ועדת החוקה, חוק ומשפט.

אני אבקש מאוסאמה לנמק. אדוני היושב-ראש.

8 חברי הוועדה שהצביעו בעד אישור התקנות. אני אומר לכם שזאת ההזדמנות האחרונה. אוסאמה, אתה מנמק את שלושתן, נכון?

לכן בסופו של דבר עשיתם את הפשרה הזאת עם כחול לבן, שנבחן את זה עוד שבוע. מה זה הבלוף הזה? או שמחריגים אותם כי באמת הם צודקים, באמת יש צדק איתם. לא לכל העסקים יש להם משלוחים. אני לא מבין איך זה יפגע בתחלואה וברמת התחלואה אם מישהו מזמין משהו, עובר ולוקח את זה. קיבלנו המון פניות מכל מיני אזרחים. אחד שיש לו גלידה גם פנה אלינו, דיברנו על זה. דוכני פלאפל, רפואה משלימה. דיברתי גם על קבוצות ליגה ב' ו-ג'. אתה זוכר אדוני היושב ראש, נכון? בסוף הכניסו את ליגה א'. אמרת לי שטייבה ואום אל פאחם זה בסדר. ערערה אמרת? ערבה, ליגה ב'. יואב, מטריד אותך הסיפור של ערבה? יואב היה בערבה. עד שהתחילו להתאמן, התחילו לשחק ולנצח, מחזירים אותם אחורה. אומרים להם עכשיו שאין אמונים. נקווה שזאת לא קנוניה של ליגה א'. מלכיאלי, יש פה מפלגות שצריכות לרוץ לפריימריז. שחרר אותם, בוא נצביע. אני באמצע שיחה עם אוסאמה, נא לא להפריע. אלי אבידר, עכשיו אתה מפריע לי? חס וחלילה, אני לא יכול להפריע לך. לכן אנחנו פונים אליכם, אדוני היושב ראש ומבקשים מחברי הוועדה הנכבדים שהמצפון באמת ידבר ואנחנו נבטל את התקנות האלה, נבטל את הסגר הפוליטי הזה. שמענו מומחים, קראנו את חוות הדעת של המועצה הציבורית. באמת מדברים פרופסורים, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, דיקני פקולטות לרפואה. אני אומר לכם, בואו נעשה את הצעד המתבקש. כמו שאתמול ועדת חינוך ביטלה את התקנות, גם אנחנו בוועדת חוקה נעשה את המעשה האמיץ והראוי בנסיבות העניין. אני מבקש לקבל את הרביזיה ולהצביע בעד הרביזיה.

אלי אבידר. אדוני היושב כאש, אני רוצה לפתוח בהתנצלות כלפיך אם המילים שאמרתי היו קשות. אבל אני רוצה להגיד לך - - - למה אבל? אני לא הולך לאבל מעל ההתנצלות, חלילה, אבל אני כן רוצה להגיד לך את הדבר הבא.

אני גם מעריך אותך וגם מיודד איתך מיומי הראשון בכנסת. אני חושב שלפעמים ראוי שגם ברגע שיש משמעת קואליציונית בלתי מתפשרת ישנו איזה כלל של נוהל, של דרך פעולה.

הנקודות של הסגר השלישי הזה - - בוא תוציא אותנו להפסקה עד שיהיה לכם רוב. אני מעלה להצבעה את הרביזיה הראשונה. אני מבקש התייעצות סיעתית. אין התייעצות סיעתית על רביזיה. מי בעד הרביזיה? יש אבל התחילה ההצבעה. לא התחילה שום הצבעה. מי בעד? שנייה רגע. מלכיאלי, זה לא בסדר. דבר. אחת הנקודות לגבי הסגר השלישי. לא יתכן שאנחנו נקיים דיון ברגע האחרון לפני ההצבעה בעוד יושב ראש הקואליציה מנסה לשכנע חלקים בצד שמחוץ לקואליציה או כן בקואליציה, כן להצביע ולתת להם את זה ולתת להם את ההוא. זה מה שנקרא איבוד אמון הציבור. למה להיכנס אך ורק ל-take away ולא לתת פתרון לדברים אחרים? למה לא להיכנס לדיון מעמיק על כל מיני נושאים? אחנו לא אמרנו שאנחנו לא מוכנים לקיים את הדיון הזה אבל אחת הבעיות בתקופה האחרונה שאתם מקיימים תהליך שהוא אגרסיבי והוא אינו שש לקיים משא ומתן על שום דבר. החשיבות, מלכיאלי החלום שלי שתקשיב לי. מבטיח להגשים לך את המשאלה. אני רוצה להגשים את משאלת ליבך. דבר. גם כשיש משמעת קואליציונית אגרסיבית,

שלא נהרוס תהליכי עבודה בוועדה. מה שקרה אתמול היה מאוד לא מכובד. להעלות מומחים על גבי מומחים זה בסדר, אבל אין יותר מומחים להעלות. אין למשוך את הזמן ולהגיד נצביע בחמש ואז לסגור את הישיבה בשעה שתיים. זה הופך את כל מה שקורה כאן בכנסת לקרקס. תמיד יש לזכור. יש את התפילה בשבת שאומרת "כופף מורמים מרים כפופים".

זוקף כפופים. דברים משתנים. לא, בנשמת כל חי. זוקף כפופים זה כל בוקר. מה יקרה כשהדברים ישתנו? שיננתי איתו, בעל-פה אמרתי לו הכול, זה לא עזר. אתמול יצאנו מהדיון מהכנסת ועברתי בצומת היציאה מירושלים. היתה שם הפגנה מאוד סוערת. היו שם מכתזיות? אני רוצה להגיד לכם - - - כשהיה בבלפור נזעקת מאוד מאוד אז מעניין אותי מה היה אתמול. מה השלב הזה של הדיון?

הוא צריך להשלים. ראיתי את ההפגנה הזאת ואני רוצה להגיד - - - ברוכי, לא רק בבלפור. אנחנו שהיינו בתהלוכה בכביש 6 והגענו לכניסה לירושלים, איזו אלימות מילולית, כמעט תקפו אותנו שוטרים. אני קיבלתי שני דוחות. חברי אחמד טיבי קיבל שלושה דוחות וגם אחרים קיבלו דוחות. אתמול גם עברתי בהפגנה הזאת. המשטרה פיצחה פיצוחים. אוסאמה, כשהיו בבלפור מכתזיות, אז חבר הכנסת הידיד שלנו פה נזעק ביחד עם עוד כמה חברי כנסת שעושים נזקים בגולגולת,

כל מיני דברים והמכתזיות נעלמו, לקחו אותם לחל"ת. השבוע הן חזרו.

חשוב להגיד על ההפגנה שהיתה אתמול. כאשר מדברים על המחאה ואומרים שהיא אלימה, ראיתי את ההפגנה אתמול. אנשים ישבו על הכבישים, עצרו את התנועה חבל על הזמן. זה לא בסדר. לא אהבתי שהמשטרה השתמשה שם באלימות רצינית ביותר. לא אהבתי את זה אבל אני אומר דבר פשוט. אחד הדברים שחשובים לנו, שכל צד לא ישכח שיש את הצד השני. היום אתה למעלה מחר אתה למטה. אמנם על הגלגל אבל למעלה ולמטה. היום אתה מבסוט, מחר את תבכה. לכן תמיד תזכור את זה. כמו שאומרים ביהדות, שבן אדם יורד מנכסיו מכבדים אותו. למה? כי צריך לכבד אותו. הוא היה למעלה וכיבדנו אותו

אגב, אפרופו מה שאמרת. הוא אומר את זה לעצמו כי הוא מקווה להיות פעם הבאה למעלה אז הוא אומר נזכור מה שהיה למטה. למען הסר כל ספק ושיהיה כתוב בפרוטוקול, אני מאוד אוהב להיות אופוזיציונר. אפרופו מה שאמרת, משמעת קואליציונית, הגינות וסיפורים. אני בכנסת לא הרבה שנים. אחת הישיבות הראשונות שהיו לי בכנסת ישבה מולי זהבה גלאון. זה היה בימים הראשונים שלי. היא שאלה אותי: תגיד, הבנת על מה הצבעת? אמרתי לה: תראי, למדתי מכם. כשאתה אומר לי שיש משמעת קואליציונית, עדיין צריך ניהול תיקון של הוועדה, לא סתם מושכים זמן. היתה תקופה בכנסת שאנחנו היינו בעמדת מיעוט. אני רוצה לומר לך, למדנו מהטובים ביותר בעניין הזה. זאת אומרת, אף אחד לא מייצר פה שיטה חדשה. אף אחד לא מייצר כאן משהו חדש. בסך-הכול, ראינו מה שאחרים עושים. אני מעלה להצבעה את הרביזיה הראשונה, על תיקון מס' 21. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרביזיה על תיקון מס' 21 לא התקבלה. הרביזיה השנייה של תיקון מס' 5. מי בעד? תיקון מס' 5, תקנות העבודה. הצבעה. הצבעה הרביזיה על תיקון מס' 5, תקנות העבודה,

הצעת תיקון סמכויות, תיקון מס' 20, מי בעד? הגבלת פעילות, תיקון מס' 20. מי בעד? מי נגד? הצבעה הרביזיה על תיקון מס' 20,

הרביזיות הוסרו, תודה רבה לכולם. תודה רבה למנהל הוועדה ולכל הצוות.

16:50.